על סדר היום הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מספר 33) (נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים מזרים והפקת נתוני זיהוי ביומטריים), התשפ"ב, מ/1458, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. אני מבקש מנציגי הממשלה להציג את הצעת החוק, את הרציונל שלה, הדברים שמדובר בה. אני כבר אומר, תתקיימנה עוד ישיבות לליטוש וניסוח שיהיה בישיבה הבאה, שאני לא יודע מתי היא תהיה, ולכן אני הייתי רוצה לפתוח את הישיבה במהות, לדבר על הדברים בגדול ומתוך זה אחר כך אנחנו נראה איך אנחנו מתקדמים בימים טרופים אלה. ראשית נבקש לברך על קיום דיון חשוב זה בתיקון חוק הכניסה לישראל שעוסק בזיהוי ואימות זהות של זרים באמצעות שימוש במזהים ביומטריים והסדרת השימושים הנלווים לכך. מדובר בנושא שנדון שנים רבות ולהבנתנו מחויב המציאות. לגוף התיקון. כפי שמופיע בגוף ההסבר, בשערי מדינת ישראל נכנסים זרים רבים ותיירים בהיקפים עולים מדי שנה. בשנת 2018 אנחנו מדברים על כ-3.7 מיליון כניסות של זרים. הגדרה של זר זה גם תייר?

תייר ויש עוד רישיונות ישיבה בישראל שגם עליהם מדברים, עובד זר, תלמיד. כל מי שלא נמצא במרשם האוכלוסין הישראלי. בשנת 2018 נרשמו כ-3.7 מיליון כניסות של זרים, ב-2019 כ-4.1. בשנות הקורונה יש ירידה משמעותית, אם מסתכלים על הנתונים, בשנת 2021 נכנסו כ-950,000 זרים ובשנת 2022 2.2 מיליון, אבל ניתן באמת לצפות עם ההתאוששות של ענף התיירות שהמספרים רק יעלו. מדינת ישראל נדרשת להתמודד עם אתגרים רבים בתחום הכניסה לישראל. מגמת העלייה בהיקף הזרים מסייעת מחד להגשמת אינטרסים כלכליים, יחסי חוץ, עידוד תיירות, אבל מחייבת התאמה של תהליך העבודה והטיפול במתן אשרות ורישיונות והליכי ביקורת גבולות בהתמודדות עם ההיקפים העולים ובמתן שירות מודרני, יעיל ואיכותי. לצד זאת נדרשת מדינת ישראל להתמודד עם כניסות למטרות לא לגיטימיות, כגון השתקעות והגירה בלתי חוקית, בין היתר כניסה בזהות אחרת, פעילות עבריינית ופעילות של גורמי טרור. כיום אין למדינת ישראל מידע רב בנוגע לזרים הנכנסים לתחומה, כתוצאה מכך רשויות המדינה, בראש ובראשונה רשות האוכלוסין שנדרשת לטפל באוכלוסייה הזאת עם ההגעה שלה, עוד בטרם ההגעה ובמשך כל תקופת שהותה של האוכלוסייה הזאת בישראל,

רשויות ביטחון, וגם גופים נוספים שנדרשים לתת שירות לזרים, שבאות במגע יום יומי עם זרים, נאלצות להתמודד עם קושי אינהרנטי בזיהוי אמין ומדויק של זרים בהיבטים שונים, בייחוד באוכלוסיות שהסתננו לישראל ושלגביהם אין בדרך כלל מסמכי נסיעה. כל הנושא של בדיקת זכות כניסה, בדיקת שהות חוקית ובהקשרים של זיהוי. מי שלא מחזיק מסמך, מי שעושה שימוש בזהות אחרת, מי שמבקש שירות מרשויות המדינה, טיפול רפואי, מעורבות בפלילים, זיהוי במקרה של פציעה ומוות. אגב היום אדם יכול להגיע לארץ עם כל תעודה, כל דרכון שהוא? בין אם זה ביומטרי או לא ביומטרי?

זאת אומרת היום אין הגבלה בעניין הזה.

והחוק הזה אמור בעצם - - - לא נוכל לחייב מדינות שאין להם מסמכי נסיעה שאינם ביומטריים, לא נוכל לחייב אותם להוציא, אבל הרעיון זה להשתמש במסמכי הנסיעה - - - מה שמחויבים בצורה כזו או אחרת תושבי המדינה, זה לא עובד הפוך. זה החלטות של המדינות בעולם. יצוין כי בכל הנוגע למצב בעולם, בארה"ב ניטלים מזהים ביומטריים מזרים מזה שנים וכך מקודמים גם תהליכים באיחוד האירופי. מכירים את זה ישראלים שנוסעים לחו"ל שהם נדרשים בהרבה מאוד מדינות לתת טביעות אצבע, להצטלם, והמידע נשמר אף במאגר. התיקון המוצע מבקש גם להוסיף פה שימוש באמצעים ממוכנים לצורך קבלת מידע. מה זה אומר? זה אומר בעצם שכל אדם שיגיע לפה לארץ,

בין אם הוא עובד זר, הוא יהיה מחויב לערוך בדיקה ביומטרית? תסבירי לי במעשה. בהתאם למה שמוצע בתיקון נדרש לקבוע אוכלוסיות - - - זאת אומרת יגידו לו: שלום,

בבקשה מה? בעצם הוא יידרש להצטלם מול מצלמה, לשים טביעת אצבע. אנחנו מדברים גם על עניין של מזהים נוספים שיכול להיות שיוכלו להיכנס כאן בחקיקה או בהמשך, ובעצם הוא יידרש לתת אותם. מה זה מזהים בהמשך? אנחנו מדברים כרגע על טביעות אצבע ותמונות, זה מה שמופיע בהצעת החוק. המילים האלה, שיבואו בהמשך, כל דבר כזה הוא דבר ש אני זוכר מישיבות ועדות שעשינו בנושא הזה, בישיבות משותפות עם ועדה כזו או אחרת, אבל דיברנו על משהו קרוב ל-100% של הדבר הזה. זאת אומרת מחר אם תהיה המצאה של משהו אחר אז כמובן שיצטרכו מחדש לאשר את זה. בוודאי, נידרש לאישור לצורך הכנסת מזהים נוספים. הוא יידרש לשים את טביעת האצבע, את התמונה, ובעצם - - - לא, זה אומר שעד שלא יוחלט על עוד דבר שנקרא מזהה, כרגע, לפחות לגבי מה שאנחנו יודעים, יש את הנושא של טביעות אצבע, שהוא דבר לגיטימי, וצילום. אם יהיו דברים אחרים הם לא יוכלו להיעשות לפני זאת אומרת לא תהיה היום הרשאה לדברים נוספים בעתיד. הכול בהסדרה מול הכנסת. מול הריבון. להלן המחוקק. בעצם בזה שהוא שם את התמונה ואת טביעת האצבע שלו בפני עובד רשות האוכלוסין המזהים האלה נכנסים למאגר ביומטרי שבו המזהים האלה יישמרו. לפי התנאים שקבועים בחוק יהיו גופים שיוכלו לזהות את אותו אדם רק מול מסמך הנסיעה שלו, זאת אומרת זיהוי ביומטרי באמצעות קורא כרטיסים שהוא ישים את הדרכון שלו, התמונה תצא מדרכונו, או טביעת האצבע, והוא יידרש לשים את האצבע, או להצטלם ואפשר יהיה להשוות בין התמונה לבין המסמך, ולגופים מסוימים תהיה הרשאה לבדוק את הדברים האלה גם אל מול המאגר. החוק מסדיר את הבסיס. זה הבסיס הזה מבחינת הצעת החוק. מעבר לזה החוק גם בא להסדיר את כל הנושא של השימושים של רשויות הביטחון, של משטרה, של גופים ציבוריים וגם של גופים שאינם ציבוריים.

למה הכוונה שימושים? ביום יום? שימושים לפי ההגדרות שמופיעות פה בחקיקה, זיהוי שנוגע גם לזיהוי של זר וליכולת שלו להישאר בישראל בהיבטים של האם יש נגדו מידע פלילי או ביטחוני לצורך השהות שלו בישראל, וגם בתנאים מסוימים חקירה של עבירות, סמכויות של רשויות הביטחון בהתאם לתנאים שקבועים בחקיקה הספציפית שלהם. אני אוסיף רק משפט אחד, שהתיקון הזה מבוסס על סעיף בחוק הכניסה לישראל שמסמיך את שר הפנים לקבוע תנאים באשרה. בן אדם שמגיע לישראל שר הפנים מוסמך לקבוע תנאים באשרה. המילים מזהים ביומטריים לא נמצאות מטבע הדברים בחקיקה של חוק הכניסה שהוא חוק ישן יותר. מה הסמכות היום של השר? למה הגענו לחקיקה? הסמכות היא לקבוע תנאים באשרה וברישיון, בהתאם לכך כבר מזה קרוב ל-20 שנה אנחנו נוטלים מידע ביומטרי מעובדים זרים, מסתננים ושוהים בלתי חוקיים ושומרים את המידע הזה במאגר לשימושי רשות האוכלוסין. אנחנו רוצים להבין את המצב הקיים היום. הרצון להסדיר את זה היום בחקיקה זה גם להסדיר את המצב הקיים וגם לאפשר את השימושים הנוספים בחקיקה מפורשת שתסדיר את כל הנושא של המאגר, של השמירה על המאגר. איך זה עובד היום? אתם בעצם בפרקטיקה נוהגים ככה, ספרי לנו איך זה עובד. חשוב לתת את הסקירה ההיסטורית יותר במובן של איך התפתחו הדברים במהלך השנים, כולל חוות הדעת המשפטיות השונות שניתנו. אז אני אגיד על הנושא המשפטי. אבל תתחילי עם הפרקטיקה. כל אחד הולך ליין שלו, הוא הולך למשפטי, אני הולך לפרקטיקה. היום יש רק שתי אוכלוסיות מהותיות שניטל מהם ביומטריה, אחד זה עובדים זרים. זה אומר שעובד זר מגיע, הוא לא מגיע בהפתעה, הוא בן אדם שקיבל הרשאה, יש יחידה שקולטת אותו, מצלמת אותו, יש להם מקום מאחורי הקלעים לכן אתם לא מכירים את זה כנוסעים בדרך. מצלמים, לוקחים טביעות אצבע, בתוך התהליך הזה נבדקת גם כמובן העובדה שיש כאלה עובדים שרוצים לחזור שוב ושוב ושוב אז הם נבדקים שהבן אדם לא היה פה והוא לא חוזר שוב. זאת אומרת אתה בודק מול המאגר? אני בודק מול המאגר שיש לי, של העובדים הזרים. המאגר הזה הוא יחסית מוגבל, הוא מוגבל לעובדים הזרים האלה, והאוכלוסייה השנייה שנמצאת בתוך המאגר זה כל האנשים שכניסתם סורבה למדינת ישראל ולפני שהם שולחו לדרכם אנחנו צילמנו אותם ולקחנו מהם טביעת אצבע כי האוכלוסייה הזאת נוטה לנסות לחזור. זאת אומרת אמרת לבן אדם: אני הולך לשלוח אותך חזרה, אבל דקה לפני שאתה יוצא רק אם לא אכפת לך תשים טביעות אצבע.

והם משתפים פעולה? כן, בדרך כלל אין בעיות חריגות בדבר הזה, אבל מה שחשוב להגיד, שהחיסרון שהחקיקה החדשה באה לפתור זה שהיום אם מגיע מחר אותו אדם שגורש בפעם הקודמת, מגיע עם תיעוד אחר לגמרי, אין לנו שום יסוד להניח שיש איתו בעיה ולכן אנחנו לא נבדוק אותו ולכן הרבה פעמים הוא יחמוק לנו בין האצבעות, כי אני לא בודק את כל התיירים שנכנסים למדינת ישראל אל מול המאגר הזה. רגע, אמרת שיש לך קודם כל קבוצה של עובדים זרים מורשים. עובדים זרים זה קל. מה הקבוצה השנייה? הקבוצה השנייה זה המסורבים שהורחקו מפה. אתה אומר תייר נורמטיבי שמגיע עד היום לא ביקשתי לעשות את זה והיום אני כן מבקש לעשות את זה. היום בעצם באופן אוטומטי מאחורי הקלעים תתבצע הבקרה הזאת והבקרה הזאת תאפשר לנו לוודא כמה רבדים,

שהבן אדם הזה הוא אותו אדם - - - תרחיב, אני רוצה בישיבה היום להבין את הרציונל עד הסוף כדי שנוכל להתקדם הלאה. הדבר הראשון שזה יאפשר לנו זה שהבן אדם הזה הוא בן אדם שאיננו רצוי על אדמת ישראל, הוא כבר גורש, היה איתו איזה שהוא סיפור, הוא יכול להיות עבריין, יכול להיות כל דבר אחר, והדבר השני שיכול להיות, שהאדם הזה, נגיד אורן אריאב מגיע בפעם השלישית למדינת ישראל, אבל למעשה זה לא אורן אריאב האמיתי, זה מישהו שמחזיק מסמך מזויף ומנסה להתחזות לאורן אריאב. אורן אריאב כבר היה אצלנו פעם, אני עושה השוואה, זה לא אורן אריאב.

האם אני אורן אריאב האמיתי, החדש, או הקודם זייף או הראשון שמגיע הוא זה שתופס את הסלוט הזה של הזהות, ואז המערכת תצטרך לברר מי האמיתי, מי היה הרמאי וכן הלאה. זה מייצר מצב שתנועה לתוך המדינה עם מסמכים לא אותנטיים הופכת להיות הרבה הרבה יותר מסובכת, זה כבר לא כל כך פשוט שאני יכול ממש לקחת את המסמך שלך ולנסות להיכנס איתו, כזר אני מדבר, לא מסמך ישראלי, להיכנס עכשיו ולנסות להזדהות כמישהו אחר. מה קורה עם בן אדם שנבדק כמישהו אחר, מה הוראות החוק? שולחים אותו חזרה או שזו עבירה פלילית? לא, אנחנו עושים בירור. עשית בירור, התברר שהבחור הגיע למדינה בזהות בדויה. מה החוק אומר? אם הבן אדם הזה הוא לא בן אדם שהסתבר שרשויות החוק מחפשות אותו או - - - לא, בן אדם שמגיע ככה, מתחיל ברגל שמאל מה שנקרא. אם הוא בא עם זיהוי לא נכון, אז הוא פוטנציאל להרבה דברים. בדרך כלל אנחנו נסרב אותו ונשלח אותו, כי האוכלוסייה הזאת שאתה מצייר אותה היא אוכלוסייה שבאה לעבוד פה. זה בדרך כלל הסיפור. אנחנו לא מתעסקים ושולחים אותו הביתה. אין איזה הליך משפטי שעושים לו או משהו כזה?

זה בדרך כלל יהיה האוכלוסייה הזאת, זו אוכלוסייה של מבקשי עבודה שמנסים להיכנס למדינה. ואז הוא נרשם באיזה שהוא מקום כמה? כמסורב. הוא נרשם כמסורב?

מחר הוא מגיע עוד פעם, או בזהות אחרת או באותה זהות, הוא קופץ לך כמסורב?

אתה יודע מראש שהגיע קליינט.

עכשיו הוא כבר לא יצטרך לחכות שהוא יגיע כי הם יידעו את זה לפני שהוא עולה למטוס.

לא יאפשרו לו לעלות - - - אם הוא יבוא בזהות אחרת היום, אם בקר הגבול לא יחשוד במשהו הוא יצליח לעבור עם אותה זהות,

לפני החקיקה. החקיקה הזאת תאפשר באמצעים אוטומטיים וממוכנים,

בצדק - - - בקשה כזאת הגיעה ממכם? הגיעה מרשות האוכלוסין או הגיעה מהמשטרה או מזרועות אחרות? זה משהו שנוצר אצלכם מצרכים - - - זו פרקטיקה מקובלת בעולם, ככה עובד היום העולם. ומה הצורך שלכם בעניין הזה כרשות אוכלוסין? אנחנו אחראים על הנושא של מניעת ההגירה וההשתקעות והעבודה הלא חוקית בארץ, זה חלק מהסמכויות שלנו. כמה רשומות יש לכם במאגר הזה? היום סדר גודל של 600,000. זה מה שיש היום. וכמה שיהיו זה אומר

החוק הוא חוק שמאפשר, הוא גם כותב בפירוש, ששר הפנים יצטרך לקבוע כללים, זאת אומרת יכול להיות שאחר כך בשלב הבא, כשייקבעו הכללים, יחליטו שאוכלוסיות מסוימות כן מכניסים, אוכלוסיות אחרות לא מכניסים. סתם אני אומר, לצורך הדיון, יכול להיות שאנחנו באים ואומרים, אנשים מעל גיל 60, הם לא אוכלוסיית יעד לעולם, אולי הם לא באים לעבוד פה אף פעם, אולי הם לא באים להשתקע, אין לנו חשש, ולכן באופן קטגורי כל בן אדם שהוא מעל גיל 60 לא ייכנס למאגר, אפילו מטעמים תפעוליים, בשביל לחסוך, המאגר הופך להיות יותר ויותר קשה לניהול טכנולוגי. מה קורה בעולם בדברים האלה? למיטב ידיעתי, ממה שאני יודע, לפחות בארה"ב ובמקומות כאלה זה עוד הרבה יותר חריף. בארה"ב כמובן שיש את המאגר הגדול שלהם, הם לוקחים טביעות אצבע ותמונה והכול. יש חקיקה באיחוד האירופי שמתעכבת בגלל בעיות טכנולוגיות. הם מתכננים מאגר ביומטרי ענק שבו כל מי שנכנס לתוך שטחי אמנת שנגן יצטרך שלב ראשון, אתה אמרת שאנחנו נגיד שלום לתייר ואז נגיד לו טביעת אצבע, אצלם זה יותר טוב, אתה קודם כל תיתן טביעת אצבע,

זו התכנית שלהם, זה מאוד מאוד מורכב. אנחנו ביקרנו שם באחד המקומות, העובדה שזה מערכת אחת שצריכה לעבוד בהרבה מאוד מדינות הופכת את זה לאירוע מאוד מורכב וזה מתעכב כבר תקופה ארוכה.

החקיקה אצלם נגמרה כבר. אלה המקומות שאנחנו מכירים את החקיקה ממש. אנחנו יודעים שיש עוד מקומות שלוקחים, אני אישית הייתי בתאילנד, לקחו ממני, אבל אני לא מכיר את החקיקה שם. כמה זמן שומרים את הדברים האלה באירופה ובארה"ב? אני חושב שדיברנו על זה, אבל אני לא זוכר את התשובות שלהם. למיטב זיכרוני בארה"ב זה לתמיד, באירופה זה נע בין שלוש לחמש שנים פר ביקור. כלומר אם אתה מבקר באירופה בתכיפות יותר תכופה משלוש שנים אז כנראה שזה כל הזמן יישב שם. מהביקור האחרון.

מה ההמלצה שלכם פה בהצעת החוק? לא הסדרנו סעיף של מחיקה אחרי מספר שנים, בעצם זה יישמר. אני אגיד את דעתי הלא משפטית, אני לא רואה בזה בעיה. אם תקרא לזה מודל אמריקאי אז זו לא תהיה בעיה. אם אני יודע שהמאגר הוא מוגן והשימוש בו הוא סגור בצורה הנכונה וכו'.

אבל בארה"ב ההבדל המשמעותי, שהמאגר הזה משמש אך ורק לנושא כניסה ויציאה. כאן מבקשים מאגר שישמש גם בתחומי המדינה, זאת אומרת אנשים שנמצאים. עוד לא שמענו את זה, תיכף נשמע. למיטב זיכרוני בארה"ב הוא משמש גם לאכיפת חוק ובין היתר יש משרד ממשלתי שנותן מענה לכלל סוכנויות הממשל, לשאילתות ביומטריות שלהם, כולל סוכנויות אכיפת חוק. אם תוכל לבדוק ולאמת את זה אז אנחנו מחזקים את מה שרועי אמר. אני גם אגיד שבמסגרת הסכמים שהיום אנחנו עושים עם ארה"ב אנחנו יודעים שהמידע הזה עובר גם במסגרת הסכמי הוויזה בתנאים מסוימים ובמגבלות מסוימות, אבל כמובן הוא לא נשאר רק לצורך כניסה ויציאה למדינה. ולגבי ההרחבה שדיבר עליה היועץ המשפטי, שהוא אמר שגם בארה"ב זה מקובל ככה,

למה עוד אמורה לשמש המערכת הזאת, למה אתם רוצים אותה, כפי שמופיע כרגע בהצעת החוק? המערכת הזאת ברגע שהיא מוקמת וקיים מאגר מידע על זרים, למעשה כל זר שהוחלט להכניס אותו למאגר זה הופך להיות לכלי מאוד מאוד שימושי בשגרת העבודה של לא מעט גופים ממשלתיים. קודם כל אנחנו, נסתכל על עצמנו, רשות האוכלוסין וההגירה עוסקת גם באנשים שהם שוהים לא חוקיים פה במדינה, אנשים שנמצאים פה, תיירים שמאריכים את שירותם,

ששוכחים לנסוע וכן הלאה, והכלי הזה יאפשר לנו בצורה מאוד מאוד טובה ויעילה, מצד אחד לשפר את יכולת האכיפה שלנו, מצד שני לשפר גם את תנאי החיים של האנשים שנמצאים פה כדין. אם עכשיו עצרתי אדם ברחוב והיום יש לי ספק לגביו, הדרך היחידה שלי היום לעשות זה לקחת אותו, לעכב אותו ולהביא אותו לבירור בסניפים שלנו, כאן למעשה באמצעים האלה ניתן יהיה לגלות בצורה מאוד מאוד מהירה מי הבן אדם, מה הסיפור שלו, וזה כמובן בהנחה שהבן אדם מסרב להזדהות, הוא לא מוכן להציג תעודה וזה דווקא משהו שדי שכיח בעולם הזה, שאנשים שלא אמורים להיות פה משום מה תמיד שוכחים את התעודות שלהם בבית. זה נכון גם למבקשי מקלט, כמו התופעה של האוקראינים? זה נכון לכל אדם שהוא לא נמצא במרשם האוכלוסין, גם בן אדם שהוא מבקש מקלט. כל אדם זר, מתייר נורמטיבי,

עד אבל זו דוגמה מצוינת במובן הזה, שלכאורה אתה פוגש אדם שהוא מבקש מקלט ואתה אומר,

הוא נמצא באיזה שהוא הליך בירור, אבל למעשה במהלך הבירור יש לו זכות להיות פה ואנחנו לא יכולים לגרש אותו. זאת אומרת ברגע אחד אותו אדם, הוא זר, הוא אכן ברמה התיאורטית, יסלח לי עורך דין רוזנר אם אני טועה במינוחים, אבל באיזה שהוא מובן הוא לא נמצא פה באופן חוקי, זאת אומרת האשרה שלו כבר פגה, הוא כבר יותר מדי זמן פה, אבל הוא מבקש מקלט ואז - - - אבל הוא מורשה להישאר עד גמר ההליך.

ואז לכאורה הוא נמצא באופן חוקי, כי יש תהליך.

לכן אני אומר שזו דוגמה מצוינת של בן אדם שהיה יכול להיות בעבר מעוכב, כי לא ברור מה הסיפור שלו, ופה בשנייה אתה אומר אוקיי, אני יודע מי הבן אדם הזה, אני יודע מה הסטטוס שלו, אני יודע לזהות שאכן זה הוא. יש גם אירועים לא מעטים שאדם מזדהה עם תעודות שהן לא שלו, כולכם יודעים שתעודה זה משהו קצת פלואידי, אתה לא תמיד יודע שהתעודה היא אכן של אותו בן אדם, אנשים מתבגרים,

ולכן זה נותן לך ודאות ברמה מאוד גבוהה ברחוב לאמת. הכלי הזה הוא כלי שכמובן, וזה כתוב בחוק, יכול לשמש גם את משטרת ישראל שתוכל לעשות את השאילתות האלה אם עכשיו היא עוצרת אדם ברחוב ושוב, הבן אדם הזה הוא זר, לאמת את זהותו. ויש כמובן אירוע של אנשים שנפטרים,

תאונות דרכים, זיהוי באמצעות הדברים האלה, שם באירועים האלה קצת יותר קשה לדבר עם הבן אדם, להוציא ממנו מידע. כל המכלול, כל המטרייה הזאת תאפשר לנו לטפל יותר טוב באוכלוסייה הזאת שעדיין נמצאת פה בהיקפים מאוד גדולים במדינת ישראל. וכל המידע הזה, כל הדאטה הזאת, מקבלת מעמד של מאגר מידע מוגן. אני עוד בשאלה הקודמת, תוך כדי דיון הסתכלנו בתרשומות שלנו ביחס לגישה של גורמי אכיפה בפרויקט האירופי וגם שם לגורמי האכיפה יש גישה למאגר הביומטרי. גם בארה"ב.

לא את אמריקה ואפילו לא אירופה. לא גילינו לא את אמריקה ולא את אירופה. לא רק שבמודל האירופאי יש כאלה שיש להם גישה, יש גם מקומות שהם מחזיקים במאגר. כלומר באנגליה, מי שמחזיקה במאגר הזרים זו המשטרה. ופה בעצם הם מחזיקים את המאגר. אנחנו מחזיקים עותק, אבל במודל האירופאי,

זה לא המודל האירופאי,

במודל האנגלי. צודק, אני אתקן את עצמי, אבל ודאי שרשויות האכיפה - - - איך הוא אמר? אקס-טריטוריאלי, היושב ראש. זאת אומרת אצלם כל זר הוא בפוטנציה של אשם כזה? למה המשטרה? למה אשם?

מה שאני שאלתי, האם המאגר הזה מטופל על פי אותם כללים? ביחס למאגר של הישראלים החוק קובע - - - למרות שאין שם הרבה מידע. זה מידע מאוד רגיש, זה טביעות אצבעות של אנשים. כן, בסדר, אבל אין שם מידע משני שאתה שואב ממנו. זה הזהות של הבן אדם. תיקים פליליים, זה לא מופיע, זה לא משתרשר לכולם. לא, זה לא במאגר.

המאגר של הישראלים מנוהל על פי החוק שאדוני מכיר, שם במאגר יש רק את הביומטריה, אין שום פרטים דמוגרפיים, המאגר עצמו מנותק מכל רשת אחרת. מתווה מאוד חריג ובטוח ועם היבטים של פרטיות בתכנון. עם כל השלייקס. ויש מנגנון פיקוח. כממונה יישומים ביומטריים אני מפקח, מטעם מערך הסייבר יש גם את הקצין המוסמך שמנחה בהיבטי הגנת סייבר, כלומר יש גם את האיזונים והבלמים והרגולציה הפנים ממשלתית. פה מדובר במאגר שבצד המידע שיש בו יש ביומטריה, יש גם פרטים דמוגרפיים על הזרים, כלומר יש יותר מידע. אנחנו בתפיסה בכוונת מכוון המאגר הזה כן יהיה מקושר למקומות נוספים, כמו שהקולגות מרשות האוכלוסין תיארו, המאגר הזה ייתן שירותים לרוחב הממשלה. לכל רוחבה של הממשלה? לא, מי שיוגדר בחוק שצריך, זה התכנון. מבחינת פיקוח, כממונה יישומים ביומטריים נבצע פיקוח בכלל על הפרויקט, לא רק על המאגר. הפיקוח כולל היבטים גם של הביומטריה, גם של תהליכים, גם של הגנת המידע. כלומר אתם בודקים שלא נעשה שימוש לא נכון בעניין. האחריות היא שלכם בסוף. לא, האחריות היא של מנהל המאגר. האחריות שלי זה לבצע פיקוח. יפה, מי נקרא כאן מנהל המאגר? רשות האוכלוסין? רשות האוכלוסין. ואם נעשה שימוש לא ראוי, נגיד על ידי אחד מהגופים לרוחב הממשלה, כמו שקראת לזה, אז מי אחראי? הוא אחראי אם רוחב הממשלה עשתה שימוש לא נכון? תלוי מי ביצע את השימוש הלא נכון. למשל עובד קבלן של משרד הרווחה עשה שימוש שלא כדין. אני אנסה רגע לגזור גזרה שווה לדברים שקרו לנו בפרויקט של הישראלים ומשם נתאר את מרחב האחריות. בפרויקט של הישראלים בתהליך פיקוח שגרתי עם רשות האוכלוסין ראינו שהתמונות עברו לגורם בלתי מורשה. האחריות כמובן היא של רשות האוכלוסין, שגם מיד לקחו אחריות על זה שהמידע הביומטרי עבר לאותו גורם בלתי מורשה והגורם הבלתי מורשה מבצע פעולות למחוק את המידע הזה. כלומר האחריות היא בשני הצדדים, הסמכות שלי כממונה היא לבצע את הפיקוח. אני מבין שיש גם הנחיות ברורות מי יכול, למי מותר,

מעבר למה שבחקיקה או בתקנות ייקבע מי רשאים, אבל גם איך מטפלים בדבר הזה. כלומר לא כל שוטר יכול סתם להיכנס, יש איזה שהוא משהו רגיש יותר ממידע רגיל או לא? או לטעמך לא צריך להיות? יכול להיות שאני סתם סובל מרגישות יתר בעניין. אני חושב שצריך לשאול את החברים מהמשטרה. החוק קובע שיהיה פיקוח גם על השימושים המשטרתיים במידע הביומטרי בהתאם לחוק הזה. מי יקבע במשטרה? כל שוטר מקוף יהיה בידיו את כל המאגר? יכול להיות שכן, אני לא אומר שלא. במשטרת ישראל כיום יש שלושה מאגרים שמנוהלים בחטיבת הזיהוי הפלילי, הם אלה שיהיו גם אחראים, ראש המאגר של מעבדת טביעות אצבע במשטרה הוא זה שיישם את השימוש במאגר הזה ויעמוד לפי הכללים של החוק. בואי נרד רגע לשפת המעשה. השוטר ברחוב, יש לו חשוד פוטנציאלי כרגע, אין לו מאגר אצלו,

אין לו מאגר אצלו.

הוא פונה לגוף מסוים במשטרה שאחראי על העניין הזה?

אם יורשה לי לעשות את ההבחנה, יש את שוטרי השטח, הסיירים, שהם יוכלו לעשות זיהוי אל מול התעודה הביומטרית ואל מול המאגר במקרה שאין תעודה ביומטרית. זה בעצם רק שאילתה אל מול המאגר, הם לא יכולים לבצע שום פעולה במאגר למעט הטבעה. מה זה שאילתה מול המאגר? זאת אומרת שהם מגיעים בשטח, אומרים לאותו אדם: אני מבקש שתזדהה בפניי, נוטלים את טביעת האצבע. אם הוא נושא את התעודה הביומטרית אז הם משווים אל מול התעודה הביומטרית שאכן הנתונים זהים ומדובר אכן באותו אדם. מה שנקרא

אני אעזור לחברתי השוטרת. החומר לא נמצא אצל שוטר המקוף, החומר נמצא במאגר מרכזי שהוא יכול לתשאל אותו. אז

אז אני אומרת, יש את התעודה ויש את טביעת האצבע. הוא נוטל את טביעת האצבע, היא לא נשמרת, הוא עושה השוואה אל מול התעודה, יוצא שהנתונים של האדם הם מי שהוא בעצם הזדהה,

אפשרות נוספת שאותו אדם לא נושא תעודה ביומטרית ועכשיו הוא צריך להשוות את זה אל מול המאגר,

לוקח שוטר הסיור, נוטל את טביעת האצבע, טביעת האצבע הזו לא נשמרת, הוא עושה את ההשוואה, שאילתה אל מול המאגר ומשחרר. הוא מקבל תשובה אם זה מתאים או לא, הוא לא מקבל את אותם מזהים מתוך המאגר. למה? הוא מקבל את הפרטים. לא את הפרטים הביומטריים. אבל הוא מקבל את הפרטים הביוגרפיים. יש התאמה או אין התאמה, הפרטים של מי האדם שנמצא מולו, כדי לאמת את זהותו. הפרטים שנדרש כדי לאמת את הזהות.

מכיוון שהבחור אינו נושא תעודה, אז אני מניח שהוא יקבל גם את השם ומאיזה ארץ הוא, מספר דרכון. הוא יקבל את הפרטים הביוגרפיים. אני לא בטוחה שהוא יקבל את כל הפרטים, מלבד העובדה של השם ומספר דרכון, אבל אני אבדוק איזה פרטים, אם זה רלוונטי. אבל כן, הנתונים שהוא יקבל בשטח הם הנתונים שנדרשים לאימות הזיהוי שבשטח, אלה הפרטים.

האימות הראשון שרוצים לדעת, קודם כל האם הוא שוהה בלתי חוקי או לא, זה מה שהם רוצים לדעת.

אם הוא שוהה בלתי חוקי אז כבר גם יתקדמו איתו בהליכים כאלה ואחרים ושם כבר יחשפו בפנינו כנראה את כל המידע. השכבה הנוספת זה באמת המאגר, אנחנו במשטרה מקבלים את עותק המאגר. לא, רגע, לפני שאת הולכת למאגר, זאת שאלה שהיושב ראש עכשיו שאל והיא באמת שאלה רלוונטית. אדם שהוא זר מהסוג הזה, אני פשוט רוצה להבין איך זה יקרה, שוטר, נגיד שיש לו חשד, נלך למקרה הקל, יש לו חשד שהוא עבר עבירה וכו', והוא אין לו תעודה, הוא שולח שאילתה למאגר הזרים, מקבל את הפרטים האישיים של אותו אדם. חשד למה? לא משנה, חשד שהוא פרץ לרכב. אז חשד שהוא פרץ לרכב, אנחנו יכולים ליטול את טביעות האצבע שלו על פי חוק חיפוש בגוף, זה בכלל בעולם אחר של חשודים, מאוד קל לי. אז כאן זה מצב שאין לנו חשד, תיכף אנחנו נצטרך לדבר באיזה מקרים אפשר לדרוש להזדהות, אבל זו סוגיה בפני עצמה, לא נפתח אותה כרגע, אבל נניח את זה, האם באותו שלב הוא מקבל מהמאגר הזה פרטים ביוגרפיים כאלה ואחרים או שנעשית גם במקביל בדיקה אם נגד האדם הזה יש עבירות פליליות, אם לאדם הזה יש רישומים כאלה ואחרים? הוא מקבל את המידע הביוגרפי הרלוונטי לבדיקת השטח. הוא לא מקבל את הרישום הפלילי שלו, אין לזה שום רלוונטיות. אם הוא מקבל תשובה שהוא נמצא ברשות במדינת ישראל לא מתחילים לחפש - - - נכון,

מספר פיקטיבי אצלנו בגלל שאין לנו, אבל אולי יהיה לנו תיכף, את מספר תעודת האשרה שלו, מספר הדרכון והסטטוס של המצב שלו פה בארץ. זאת אומרת אם הוא חוקי או לא חוקי בארץ.

המאגר לא אמור לכלול נתונים אחרים כמו מרשם פלילי וכאלה. לא רק שלא אמור, אלא הוא לא כולל. הוא לא כולל את זה, זה רק לצורך בירור הזהות. אנחנו מוודאים שאין בדיקה מקבילה אוטומטית במאגרים אחרים. אם אדם נחשד ונחקר אחר כך בעבירה ואז - - - אז זה ברור. ככל אזרח אחר.

אבל במצב שבו זה סתם בירור זהות, אז רק בעניין הזה. בכל מקרה הבירור ייעשה, תומר, אם לא בצורה הזאת אז בצורה אחרת, צריך לעשות בירור. לא, תלוי בחשדות.

אם עולה חשד נגד האדם ואתה צריך ל - - - אם יש חשד פלילי כן, ברור. אנחנו מדברים על מצב שאין חשד. אם יש חשד אז גם בודקים במאגרים הפליליים. אם יש חשד אנחנו בכלל בחוק אחר. אם אין חשד אז אנחנו בחוק הזה ואנחנו מאמתים זהות. לא הבנתי מה ההבדל, תומר, עם החוק שעבר לפני שנה. איזה חוק שעבר לפני שנה? הכניסה לישראל. זה נתוני טיסה, זה משהו אחר. גם אז היו נתוני טיסה ואגירת מידע. חבר הכנסת מדבר על חוק API. כן, שם דובר על נתונים שנמצאים בדרכון. זה מידע דרכוני, זה מידע ביומטרי. ישראל מתנה את כניסת הזרים בדרכון ביומטרי או לא משנה לה? לא, אתה לא יכול להתנות. כי יש מדינות שלא מאפשרות כניסה של דרכונים. לא, אבל מה שיעשה החוק הזה עכשיו, שבעצם כל אחד שמגיע בפעם הראשונה לכאן הוא נהיה ביומטרי. נכון, פרטים ביומטריים.

החוק גם מדבר על תעודה שתצטרך להיות לו. התעודה היא עדיין תעודה לא דיגיטלית. עוד מישהו רוצה להתייחס ממשרדי הממשלה?

שכבה נוספת שיש לנו זה עותק המאגר. עותק המאגר, במשטרת ישראל יהיה לנו מנהל מאגר, כפי שאנחנו מתנהלים ביחס ליתר המאגרים הביומטריים שלנו, הם יהיו מוסמכים והם היחידים שיוכלו לבצע כל פעולה במאגר, הם היחידים שיוכלו לשלוף נתונים מתוך המאגר. העולם הזה הוא באמת במסגרת עולמות החשד, אנחנו נגיע לסעיף הזה, אבל שם באמת כשיש חשד לביצוע עבירה ונדרשת השוואה אל מול המאגר. האם לדעתכם הכלי הזה יעשה שינוי ברמה גבוהה בטיפול המשטרה, אולי בחיסכון בכוח אדם, משהו באפקטיביות או ביעילות יותר של ניהול נושא החשש מהתיישבות בלתי חוקית? השתקעות. לכלי הזה מבחינת המשטרה יש אפקטיביות מאוד מאוד גדולה ויש לו תרומה משמעותית מאוד ביכולת המשטרה לפענח פשעים. האם אתם משתמשים במאגר שקיים כבר היום, מה שדובר כאן קודם, על המאגר שמנהל רשות האוכלוסין לגבי עובדים זרים ומסורבים?

איך זה מתבצע? העברת מידע בין גופים. לא, בשטח אני שואל. אותו הדבר כמו שמוגדר פה בסעיפי החוק. אוקיי. ולממונה, יש פיקוח על המאגר הקיים, איך זה מתבצע, מה מתבצע? ביחס למאגר הזרים הקיים לא קיים פיקוח, יש החלטת ממשלה שהטילה עליי לגבש מדיניות לאומית ליישומים ביומטריים, ולגביהם חלה הכוונה, אז מתבצעת הכוונה, שזו פעילות רכה יותר, ובנוסף נדרשים הסדרים מיוחדים עם הגופים המיוחדים. אחד מהגופים האלה זו המשטרה ועדיין בחלוף למעלה מעשר שנים לא נקבע הסדר מיוחד עם המשטרה. אתה מדבר על הבדיקה של הישראלים? לא, זה לא הישראלים, זה הזרים. לגבי הישראלים יש פיקוח. אני רק אומר שבמסגרת הצעת החוק כאן כמובן ההסדרה של הממונה על המשטרה ביחס למאגר הזה מוסדרת, אנחנו מקבלים את זה ובהתאם לסמכויות של הממונה הם ייכנסו גם לעולם הזה. שאלה פרקטית, הצעת החוק שמונחת בפנינו מבקשת להיכנס באופן מיידי וכפי שאמרתם, מדובר במאגר בסדרי גודל אפילו גדולים הרבה הרבה יותר מהמאגר של הישראלים. קודם כל אני רוצה לדעת מרשות האוכלוסין מהי ההיערכות הטכנולוגית שלכם לגבי מאגר המידע הזה. כי בדרך כלל קורה פה הפוך, בדרך כלל אנחנו מחוקקים משהו ואז באים כל אנשי הטכנולוגיה ואומרים,

ייקח לנו שנה לכניסה לתוקף. השאלה איפה אתם אוחזים בעניין הזה, שזה לא יהיה אות מתה ובטח שלא יהיה מצב שיבואו לבקש מאיתנו להאריך אחר כך. הם מבקשים כניסה לתוקף מיידית, אנחנו רוצים לדעת קודם האם שזה עובד, שהעסק הזה עובד. ווליד טאהא

בתור התחלה רק להבהיר, החוק הזה הוא חוק מאפשר. החוק קובע ששר הפנים רשאי לקבוע את סוגי אוכלוסיות הזרים שמהם יינטלו מזהים ביומטריים ולצורך כך נדרשות תקנות שבהן יוגדרו אותן אוכלוסיות שמהן יינטלו אותם מזהים ביומטריים. זאת אומרת אנחנו כן מבקשים להעביר את המזהים הביומטריים שקיימים היום במאגר הקיים של העובדים הזרים, מסתננים ושב"חים למאגר החדש, שזה כבר היום קורה ומתופעל ואפשרי טכנולוגית, ועל כל אוכלוסייה נוספת שצריכה להיכנס לפי הצעת החוק בעצם צריך לקבוע תקנות שבהן ייקבע איזה סוג אוכלוסייה תיכלל. זאת אומרת שגם בתקנות ייקחו בחשבון את היכולות הטכנולוגיות של אותה תקופה.

אבל יהיה מצב שחלק הם ככה וחלק הם ככה? לא באוכלוסיות מוגדרות, חלק כן יהיה להם זיהוי ביומטרי. התקנות יהיו לפי האוכלוסיות שיוגדרו. לא, אבל אם זה כפלח, כקבוצה. לא יהיה מצב שבו נגיד יגידו כל האנשים עם העיניים הכחולות יהיה להם ביומטריה ואנחנו נחליט לחצי כן ולחצי לא. זה לא יהיה. זה מה ששאלתי. זאת אומרת אם תגדירו גיל שכרגע בעדיפות שנייה שלכם בסדר, אבל כולם אותו דבר. יגדירו גיל או יגדירו מדינות? לא, נתתי דוגמה. יכול להיות שיגדירו מדינות.

רק עוד נקודה אחת שחשוב להגיד, שהחוק הזה מאפשר גם לעשות דברים היום שאנחנו יכולים לעשות באופן מיידי כבר מחר בבוקר עם המידע שכבר קיים היום. זאת אומרת יש דברים שאנחנו לא עושים כי אין הסמכה בחוק לעשות, החוק הזה מאפשר ואנחנו נעשה אותם באופן קרוב למיידי, ברמה של שבועות ספורים, ואנחנו נפעיל כל מיני בקרות.

השאלה היא לא פשוטה וזה יותר בנוגע לתשובה שקיבלנו קודם מהממונה על היישומים הביומטריים. כיוון שאנחנו לא יודעים, לפחות אנחנו כאן בכנסת מן הסתם לא יודעים, האם המאגר, וגם זה שמתנהל היום, עומד בסטנדרטים הנדרשים לניהול מאגר מהסוג הזה כפי שקבע אותם הממונה, הסטנדרטים מבחינת אבטחת מידע, מבחינת הגנה על פרטיות, מבחינת כל התקשורת המאובטחת וכו' וכו' וכו', ופה נשאלת גם השאלה לממונה, האם אתה ערוך לעשות את הפיקוח הזה כשהיום אתה לא עושה אותו בכלל ואתה תצטרך לעשות אותו למאגר הרבה יותר גדול ממה שגם אפילו מוכר כיום. אני אתייחס. ביחס לשאלה הראשונה, אנחנו נמצאים בסוג של תהליך הכוונה למול רשות האוכלוסין ביחס למאגר, למול הבקרות שקבועות במדיניות ליישומים ביומטריים והתהליך לא הושלם, כך שאי אפשר לומר שהמאגר והממשקים למאגר עומדים במדיניות ליישומים ביומטריים. מתי זה אמור להסתיים? אנחנו מחכים לחוק, כי כשייכנס חוק אנחנו מבינים - - - לא, אבל אז חוזרת השאלה של תומר, אם הוא ייכנס מיד לתוקף אז אתה מתחיל לעבוד על מאגרים שהם לא סגורים דיים. תחשבו אולי על תקופת מעבר, אולי על חלק מהדברים. או שתתחילו כבר היום, כאילו מפוקח יכול לקחת על עצמו באופן וולונטרי פיקוח. המפוקח לקח על עצמו באופן וולונטרי. יש פה רשות שלקחה על עצמה באופן וולונטרי.

כועס על אדון פרידמן פה שלא אומר שרשות האוכלוסין וההגירה, בא הממונה על היישומים הביומטריים ואמר: אנחנו ממילא נפקח עליכם בעתיד ולכן בואו נתחיל בתהליך, ואנחנו לא אמרנו לא, בוא נחכה שיהיה חוק, אלא התחלנו בתהליך. אז נכון, התהליך לוקח זמן ואנחנו מתקדמים בו,

אבל מצד שני הרשות, עוד לפני שתגיע הישיבה הזאת, כבר מזמן לקחה על עצמה את העניין והיא מתקדמת מתוך הבנה שפיקוח יהיה ככה או ככה. מתי אתם חושבים שתשלימו את המהלך לשביעות רצונו? לשביעות רצונו, אף פעם. במידת המילה שאסור להגיד. בהמשך לאותו נושא.

נעמה בן צבי, אני ראש מרכז פיקוח והכוונה, אני עושה את הפיקוח בפועל, אני המפקחת בפועל. אז קודם כל כמו שאמרו אורן ורועי, למעשה בעבר, שנים קודם, היה תהליך הכוונה מול המאגר הקיים של העובדים הזרים שמכיל היום 600,000 זהויות. התהליך הזה באיזה שהוא שלב, כאשר התחילו לדבר על החוק אנחנו הבנו שאנחנו עוברים לפאזה אחרת ואז אנחנו התחלנו באיזה שהוא תהליך של פיקוח מרצון לגבי התכניות המתוכננות בהתאם לחוק הזה. בשלב זה יש לנו תכנית לפיקוח, נכתבה תכנית לפיקוח, אנחנו כבר עשינו מספר דיונים כדי לראות מה התכנונים העתידיים, ראינו ארכיטקטורה כללית של המאגר המתוכנן, כלומר התחלנו להסתכל על המהלכים המתוכננים. כן צריך להגיד שהליך הפיקוח הזה שצריך להיות דומה בהיקפו ובעומקו ובתשומותיו להליך הפיקוח על הפרויקט הישראלי הוא הליך מאוד קשה שדורש תשומות והשקעה ופה ברור לנו שאנחנו נצטרך עוד כוח אדם כדי לממש את האחריות הזו, את האחריות לפיקוח. יש מישהו מהאוצר? אתם פניתם בעניין הזה? אנחנו נמצאים בשיח עם האוצר על הנושא הזה, השיח עוד לא הושלם. כרגע אנחנו עוד לא שם. אבל שוב, אנחנו מבינים שאם אנחנו רוצים שזה יעבוד אז צריך את כל הסגירות האלה לעשות מראש. זה חלק מהתפקיד שלנו, אחרת אנחנו שוב מחוקקים על הנייר, אולי אף יותר גרוע, מחוקקים משהו שאולי הוא לא יפעל כמו שצריך כי לא יהיה מספיק כוח אדם לתפעל אותו. אז אנחנו נמשיך את השיח מול האוצר בנושא הזה. אני כבר מבקש, לאה, בישיבה הבאה שיהיה נציג של האוצר וכבר מראש שיידע שאנחנו רוצים מענה האם כבר הגיעו להסכמות או לסיכום תקציבי עם הממונה על היישומים, שיבוא עם הפרטים האלה לישיבה הבאה, ישיבה שבה אני מקווה שנוכל להתקדם יותר. לא יודע תאריך להגיד לכם בימים טרופים אלה. סתם שאלה שלי מסקרנות, האם כל המהלך הזה היה מהלך מתוכנן במסגרת תכנית העבודה שלכם? אני רואה בזה דבר חשוב, בכל המהלך, נגיעה לפה, נגיעה לשם, נתייחס תיכף אולי לכמה נקודות, אבל האם זה הגיע מתוך תכנית עבודה שלכם או שזה הגיע ממשהו שקשור בעקבות הדברים שהתעוררו על הסכמי הוויזה עם ארה"ב, שזה הגיע כדרישה שלהם או משהו כזה? אולי גיל. אז עכשיו אפשר לחזור להיסטוריה, בוודאי שזה לא קשור רק לפרויקטים החדשים שעומדים על הפרק. קיוויתי שזה לא בא רק בגלל זה. אני יכולה לתת קצת היסטוריה בתור אחת שליוותה את החוק הזה במשך למעלה מ-20 שנה. אנחנו חוזרים לשנת 2003 שבה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה דאז, מר מני מזוז, התבקש לתת את חוות דעתו לבקשתנו האם במסגרת הסמכות לפי חוק הכניסה, סעיף 6, שמקנה לשר הפנים סמכות לקבוע תנאים באשרה ורישיון ישיבה בישראל ניתן ליטול מזהים ביומטריים, תמונה וטביעת אצבע. קיבלנו את חוות דעתו שלפיה ניתן ליטול, זאת אומרת חלק מהאפשרות לקבוע תנאים באשרה, אבל מכיוון שהתבקשו עוד שימושים, מכיוון שהיה צורך להסדיר את השימושים היותר נרחבים בהיבטים האלה, גם של רשויות אחרות, מכיוון שמדובר במאגר וכל הנושאים האלה, התבקשנו להעביר חקיקה שתתכלל את כל הנושא הזה.

פה כבר, לא? לא צריך לחשוף קלונו של אדם. אני נדדתי בין ועדה לוועדה, אבל אתה כאן. לא, בוועדה הזאת אני הרבה פחות מ-20 שנה. אני חסה על זמנם של חברי הכנסת כדי לספר את כל ההיסטוריה, אבל זה כנראה סוג של חוסר מזל שהביא לזה שהדיונים התמשכו בהקשר הזה.

מה קרה לא מעניין אותי, אני רק רציתי לדעת אם זה חלק מתכנית עבודה. לגמרי. שכמובן המאיץ שלה הגיע גם - - - יש כאן את ההיבטים שנכונים להיום, אבל הם נכנסו לתוך הדבר הזה והתאימו אליו, זאת אומרת עשינו התאמות נדרשות או מה שצריך. האם החוסר באישור, זאת אומרת אם החקיקה לא תושלם כרגע האם זה אחד מגורמי עיכוב שיכולים להיות בעניין הסכמי הפטור מאשרה? אני אתייחס לזה. לא בטווח זמן מיידי, אבל במסגרת מזכרי ההבנות - - - אתה יודע מה? אני אנסח את זה אחרת. האם אישור של הדבר הזה יהיה מה שנקרא מאיץ או לא מאיץ או משהו שייקרא כמו וי שלהם בעניין. האם זה נחשב כאחד הוויים הקטנים או הגדולים בבוחנם את יכולותינו? זה קצת מזכיר את הדיון הקודם. לא, אל תיזכר בדיון. מאוחר, אני כבר נזכרתי. איך קוראים לזה המשפטנים? שים חומה סינית. אני חששתי שחבר שהכנסת אלקין גם ייזכר. א' נזכרתי, ו-ב', עם החומה הסינית זה בטח לא יקדם אותנו לפטור מוויזות עם ארה"ב. אם זה עולם הדימויים של ממשלת ישראל אז לא נגיע רחוק.

כל זה עשיתי כדי לבחון את הערנות של אלקין, והוא ערני, כמו תמיד. התשובה האמיתית היא שזה לא חלק מתכנית העבודה והדרישות המיידיות - - - בינתיים, כי היה פרסום הבוקר שאנחנו צפויים לעוד דרישות. אל תקלקל את המסיבה.

היה פרסום שהחלטנו כאן בוועדה להעביר, לפני שעתיים היה פה דיון שהחלטנו להעביר כסף רק ליישובים חרדיים ביהודה ושומרון ולעבור את הקו הירוק בלי שתיחתך לנו הרגל בטעות. כך היה כתוב בכלכליסט, זה עיתון רציני, נכון? זה לא המטרה של החוק? הנה, עוד קורא עיתונים אובססיבי. לא, בלי לקרוא עיתון הייתי בטוח שזאת המטרה. עוד מילה אחת חסרה לי פה להשלים את האירוע, בושה. אחרי שקראתי את החוק הגעתי לאותה מסקנה, לכן אני שואל, אתה מחדש לי פה. תאמין לי שאני סומך עליך שאתה תדע להפיק מזה גם ל - - - אולי עכשיו אנחנו יודעים מי העביר את הידיעה. במקרה הזה יש לי אליבי. לא, יש לנו כללי משחק. זה לא חלק מהדרישות שישראל צריכה לעמוד בהן עד סוף ספטמבר, אבל זה כן כלי משמעותי וחשוב מאוד שישראל עומדת להסתייע בו על מנת למלא את אחת הדרישות שכן מופיעה, דרישה מרכזית מאוד, מה שהאמריקאים מכנים דרישת ההדדיות. זה דבר שיאפשר לנו ביתר קלות לצמצם את תשאולי השדה, להשיג הרבה מאוד מידע מראש, למנוע הרבה מאוד מבוכות בשדה, הרבה מאוד סירובים מיותרים שאפשר היה לייצר אותם לפני כן, והכול באמצעות כלי שרשות האוכלוסין עומדת להכניס בחודשים הקרובים ונקרא ETA. ETA זו הגרסה הישראלית ל-ESTA האמריקאית. גרסה דומה יש בקנדה, באוסטרליה ובמקומות נוספים, נדמה לי שבאירופה זה הולך להיכנס גם בעוד כמה חודשים. זה משהו שמאוד מאוד יסייע לנו בהקשר הזה ולכן הוא מתקשר, אבל יש לו היסטוריה ארוכה בהרבה. עוד מישהו רוצה? רק שאלה לגיל בהקשר הזה, אם כבר פתחת, האם ההערכה שלכם שאכן הפטור מוויזות יפעל אחרי ספטמבר? אני שואל על הערכה, הוא נציג בכיר של רשות ההגירה, הוא זה שמנהל את המשא ומתן הזה כבר תקופה ארוכה. שקול מילים. אדוני היושב ראש, אני עונה רק על שאלות שאני מקבל רשות לענות עליהן, אתה רוצה שאני אתייחס? זה חלק מהדיון? קיבלת. לא, אני לא רוצה לגזול זמן מהדיון הזה. קיבלת רשות, אמרתי לך רק שקול מילים, זה הכול. אז אם היושב ראש רוצה להיכנס לנושא אני אכנס אליו. היושב ראש אפשר לך לענות. אני לא בטוח, לא שמעתי את זה. כן, הוא רק אמר שתשקול את תשובתך. התשובה היא כן. להערכה שלכם שזה יפעל מספטמבר, הבנתי. בעזרת ה', אני אוסיף כדי שזה גם יקרה. אני במקומו גם הייתי מוסיף בלי נדר, אבל בסדר. זה הכול תלוי בפוזיציה, כי אם היית יושב פה עכשיו כשר הלא יודע מה אז היית אומר,

אני כחבר קואליציה בקדנציה הראשונה שלי בכנסת בוועדת הכספים, לימד אותי יו"ר ועדת כספים אז, חבר הכנסת ליצמן, על כל מה שאני אומר בוועדה דווקא כחבר קואליציה להוסיף בלי נדר, הוא אמר שזה מאוד מאוד רצוי. זה נכון. עוד מישהו רוצה להוסיף משהו? היועץ המשפטי? אני רק אגיד כך, אנחנו מקיימים ישיבות מקדימות די אינטנסיביות. אז עוד לפני כן, אני אתן לך, אני רוצה הקדמה אחת לזה. בהסתכלות על פניו אני רוצה לומר את הדברים הבאים. קודם כל צריך שבהצעת החוק יהיה ברור, תיכף ידבר על זה היועץ המשפטי, אנחנו נשב ואנחנו נוציא גם בעזרת ה' נוסח לדיון הבא, נוסח משותף בהסכמות ובהבנות, או באי הבנות, שמה שחשוב שם זה כמה דברים. קודם כל חשוב שם באמת אותן העילות לשימוש בדברים האלה, הן צריכות להיות ברורות ומכוונות ולא סתם. יש דבר אחד שאני כבר אומר מראש שאנחנו לא אוהבים את זה, זה מופיע גם בהצעת החוק הממשלתית בנושא הזה של נטילה בכוח. לא יודע, צריך להגדיר הגדרות אחרות לגמרי בעניין. זה אני אומר גם כיושב ראש לשעבר של ועדת חוקה. כשהיינו בקורונה היו לנו הרבה מאוד דברים מהסוג הזה, גם כלפי תושבים ישראלים וגם כלפי זרים ובמיוחד כלפי זרים, אבל אנחנו מאוד התנגדנו לדברים מסוג כזה. זאת אומרת להדגיש את החבות, את הדברים שחייבים לעשות וכו', אבל לא אמצעים של שימוש בכוח או דברים מהסוג הזה. וכמובן אנחנו נטייב עוד מספר נושאים שאנחנו נראה כשייגמרו הדיונים, או כשנעשה דיון מסכם לעניין הזה ואז ייצא נוסח. לגבי לוח הזמנים, אני לא יודע להגיד לכם

אנחנו ננסה לקדם את זה ככל האפשר מבחינתנו. נוכל להספיק עוד דיון לפני? אל תשאל את השאלה הזאת כי אתה לא רוצה לקבל תשובה. אז אם רק נוכל לא לשאול, אלא לבקש עוד דיון במושב הזה עוד. אנחנו נשתדל, יש לנו פה ענייני יושב ראש קואליציה,

אלקין בדיוק יצא כי הוא אחראי על 50% מהתור לפחות,

תור החקיקה שמחכה לנו ולכן אנחנו נעשה כל מאמץ מבחינתנו. אני חושב שגם בלי הסיפור של האמריקאים, ההתרשמות שלי לפחות שההצעה הזאת היא חשובה, התיקונים האלה חשובים, הם נותנים בסיס,

אם הם נעשים נכון, ולכן מאוד מאוד חשוב שתשלימו את כל עבודות המטה שלכם כולל כוח האדם שצריך לתפעל זה, כי זה הולך להיות וואחד פרויקט. אני חושב שבסך הכול בסוף זה אחד הכלים שייתנו יותר שליטה במה שקורה כאן. אף אחד לא מחפש, אנחנו עם רחמן ועם עם חמלה ואנחנו מאוד אוהבים לעזור למסכנים, אנחנו רוצים לדעת כל אחד מה הוא עושה פה ולמה הוא עושה פה כדי שלא נתעורר יום אחד למציאות שונה, בטח ובטח אם זה גם קשור למעשים פליליים או דברים מהסוג הזה, אני חושב שבהחלט הכלי זה יכול להיות טוב. ההערות שנתתי בגדול, אלה הדברים שככה צרמו לי גם כשישבתי עם הייעוץ המשפטי, ויש עוד דברים נוספים. בבקשה. אני אומר בקצרה כך. זה סוג של דיווח לוועדה. אנחנו קיימנו מספר ישיבות מקדימות עם נציגי הממשלה, העברנו שורה של הערות לנוסח. אני חושב שיש לנו שיתוף פעולה טוב מהממשלה לגבי ההערות, אני מקווה שנצליח להגיע להבנות, להציע לוועדה נוסח שברובו יהיה מוסכם וברמה שהוועדה תוכל להתקדם יחסית במהירות. אני מניח שיהיו גם נקודות מסוימות שיהיו במחלוקת שהוועדה תצטרך לקבל בהן החלטות. אתמול קיבלנו שורה של התייחסויות של הממשלה לחלק מההערות, חלק אני מבין שהממשלה עדיין בבדיקה. אנחנו מקווים שנוכל לסיים - - - העברנו מענים,

הרוב. אנחנו נעשה גם ישיבה מסכמת. אפשר לעשות ישיבה נוספת. בבאק אופיס. אנחנו מקווים שאפשר יהיה לסיים ולהביא בפני הוועדה נוסח שהוא ברובו לפחות,

ושהוועדה תוכל לקבל החלטות. נברך על שיתוף הפעולה שהוא באמת חיובי. אני לא שאלתי על משרד המשפטים, מישהו פה? קשיים משפטיים?

אנחנו עומדים מאחורי ה - - - אני שואל אותך לא בגללך, זה שהיו בבוקר לפניך. אנחנו ליווינו את ההצעה לאורך כל הדרך ואנחנו כמובן תומכים בה ועומדים מאחוריה.

תודה רבה. ובאווירה אופטימית זאת אני מודה לכולם על ההשתתפות ועל הדברים, הייתה ישיבה טובה, בעזרת ה' נתראה בסיום, נשתדל שזה יהיה בקרוב. תודה רבה, הישיבה נעולה.